היום ט' באייר התשפ"ב, 10 במאי 2022. על סדר היום: מעקב אחר היערכות לסגירת התחנות הפחמיות. אני רוצה להזכיר מספר דברים.

שהכנסותיה אמורות להגיע כמעט רק מגז, אני

5 ו-6 עובדות כמו 1-4 מבחינת פליטות? מבחינת פליטות, 5 ו-6 הרבה יותר נמוכות בפליטות מ-1-4. כשאתה לוקח באחוזים, אתה מוריד סדר גודל של 90% פחות. יחידות 5-6 החדשות יותר פולטות

זה לגבי עשר היחידות.

1-4. יש את 5-6 ו-1-4 גם ברוטנברג באשקלון, כך ששש עם פליטות נמוכות וארבע זה אלה שדיברת

שאלת למה העיכובים. העיכובים הם בעקבות שני דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה איחורים מאוד גדולים של חברת GE בהספקת הציוד, איחורים של עד תשעה חודשים יחסית למה שהיינו צריכים

כנ"ל לגבי יחידה 80. הדירוג של הדברים ואיך

ביחידה 70 זה יהיה מדורג. ברגע שנכניס את טורבינת הגז בספטמבר השנה היחידה הראשונה תושבת או תהיה ברזרבה

אנחנו יכולים לדבר על כמויות הפחם שיישרפו ביחס למה שתוכנן. יוסי, אולי תבוא ותזכיר את זה.

הנדסה ותחזוקה מרחבית.

בעקבות הסקירה שנתן

קשה לי להגיד במדויק מה תהיה רמת הפליטות באותה תקופה. אנחנו נוכל להכין איזושהי עבודה לגבי הנושא

מה לפי ידיעתך ההשלכות הכלכליות של זה? אני לא מדבר על הגז אלא על כמה עולה לנו לייצר את אותה יחידת אנרגיה. זה אומר שמצד אחד אנחנו משתמשים בפחם שכנראה יהיה יותר יקר, אנחנו לא יודעים

לכן ביקשנו אתר ייצור נוסף.

שיוקם בעתיד יספק את רמת האמינות. אני מספר את זה כדי להבין שאנחנו נמצאים במצב פחות טוב ממה שאנחנו נמצאים כרגע. זה הדגל האדום שלנו בנושא הזה. צריך להבין את הסוגייה

שיוצאות להפסקה, יכול להיות שנפסיק בשבוע הבא שתיים ונניע

זה לא בגלל שאנחנו רוצים.

שלאף אחד אין ספק שיחידות 1-4 זה היחידות המזהמות יותר,

זה לקוח מדו"ח המפלס שהמשרד שלנו הוציא בשנת 2022. תחנת אורות רבין היא התחנה הכי מזהמת עם העלויות החיצוניות הכי משמעותיות בישראל ובפרט יחידות 1-4. אם

ב-2018 הייתה החלטת ממשלה בה החליטו על סגירת היחידות ביוני 2022. כמו שהזכרתם, בהמשך למדנו במקרה באוקטובר 2022 בוועדה שרוצים לדחות את שימור היחידות בכמה

זה בדיוק הסיפור עם העיכוב בהקמה של המחז"מים. אין משהו שמישהו שמריץ שני מטרו במקביל במידה ואחד יתעכב. ההשקעות הן אדירות ולכן השיקולים - - מה לעשות, אם אתה שואל אותי, אין פרויקט אחד במדינה של הקמת תחנת כוח שהתחיל והסתיים

בפועל אנחנו מקבלים דחייה אחרי דחייה בלוחות הזמנים. כמו שניתן לראות מצד שמאל, בדצמבר חברת החשמל פרסמה שהיא הולכת לעמוד בלוחות הזמנים, המחז"מים יתחילו לפעול בינואר

היחידות האלה היו אמורות להיסגר. האיגוד ביצע את הערכת הפליטות מהיחידות האלה לגבי 11 חודשים לשתי יחידות ו-20 חודשים לשתי יחידות נוספות, אלה המספרים. מדובר בעשרות אלפי טונות של תחמוצות חנקן

במקום להפעיל את היחידות האלה - - - למה? באופן עקרוני ההפעלה היא לפי המחיר, מכיוון שהיחידות הפחמיות ממילא במינימום, לא

נפעיל אותה עם הגז הכי זול.

למשל באוגוסט קיבלנו מיחידת ניהול המערכת מכתב שאומר שאין מספיק גז לכל מערכת החשמל. מצד אחד המדינה מייצרת את הגז, ומצד שני היא ממשיכה לשרוף פחם בגלל שאין מספיק גז שמגיע.

גם לגבי מערכת ההולכה, אורות רבין מסוגלות לייצר היום 1,440 מגה וואט בעוד

זה ייקח כמה שבועות להוציא אותן משימור ולהפעיל אותן, כך שהן לא מהוות פתרון מידי. האיגוד לא משוכנע שנעשו כל המאמצים להבטיח את הפסקת השימוש ביחידות 1-4. אנחנו מבקשים מהוועדה להעלות את הנקודות הבאות לדיון: לקבל תאריך ברור וסופי להפסקת השימוש ביחידות 1-4 - - - קיבלנו. שיכלול גם סנקציות על המשך אי עמידה בלוחות

אנחנו מבקשים לקדם את הנושא של הקמת אמצעים להפחתה של אבק פחם בשכונות החדשות כדי שיהיה אפשר לקדם את כל הנושא של יחידות הדיור שם. תודה על הסקירה המפורטת. יש הרבה דברים שהוספת, אבל יש דבר אחד שאני רוצה

כשהמדינה קבעה את התוואי, מבינים שאם מסיבים את הפחמיות אז חוסכים

אבל מצד שני אנחנו מבינים שיש מחיר כלכלי כי הפחם הוא זול. פחם זול אני מבין, אבל למה גז יקר? מה השתנה? הסכמי הגז של חברת החשמל נפתחו, היינו בעולם של 6$ והיום אנחנו במחירים הרבה יותר

אין סיבה שלנו ייקח 4-5 שנים מה שהבריטים ידעו לעשות בשנתיים.

יש לי ארגז של שני כלים - - - הם גם אומרים שב-2022 אנחנו נהיה על 22.8% וב-2026 נהיה

הולכים

באים ואומרים שאני לא מפעיל את הפחמיות בכל חודשי השנה, אלא אני מכבה אותן במשך חודשים ארוכים,

היחידות,

זה עניין של ניהול סיכונים, אבל כשהסיכון הזה נותן לי כזאת תועלת, שווה לי לנהל אותו בצורה

אני מסב שתי יחידות במקביל במקום אחת אחרי השנייה. במקום הסבה בטור הסבה במקביל. המשמעות היא שאת שתי היחידות האחרונות אני מסב בינואר 2024,

אבל אם אני מסתכל בסך הכל על הנטו - - - בחישוב

אז אני יכול להגיע גם ל-150%. זה לא חישוב שלי, ככה מחשבים עצמאות

לפני 2024 לא ניתן לגשת לפרויקטים.

צינור שצריך להגיע לאשקלון, כרגע אנחנו מוגבלים ליחידה אחת שהסבנו. צריך צינור אחד מאשדוד וכל מיני תגבורות שצריכות להגיע על מנת להסב את שלושת היחידות האחרות. כנ"ל לגבי חדרה, גם שם

אני חושב שכל מי שיושב בחדר יודע שהדבר הנכון זה לקצר את לוחות הזמנים, השאלה אם זה אפשרי מבחינה טכנית. מבחינה אידאולוגית אף אחד לא נגד זה. יש קשיים אבל ננסה לראות ולעשות את הבדיקות שלנו ושל רשות החשמל והחברות. זה לא שהנושא לא טופל או לא

בחדרה אנחנו מוכנים עם תחנה, רישיון ואישור הזרמה ליחידות 70 ו-80. במהלך 2022 נהיה מוכנים ביחידה 1 באשקלון וביחידה 2 בהתאם ללוח הזמנים.

לכן היה נכון להפסיק תמיד את היחידות הגזיות כשהפחם הוא עומס הבסיס, וצריך להעלות אותו בבוקר. רוצים גם את הביטחון האנרגטי. מה-01.01.2020, ואולי יש כאלה שיגידו שקצת אחרי כי הם רוצים לבדוק את המסחריות ואת האמינות של אסדת הגז החדשה שנכנסה, היה צריך לבוא ולשאול את השאלה שוב. כאשר אנחנו יורדים

אמרתי להם תשמעו, אני יכול לעשות הפסקות כאלה, אבל אני רוצה ביטחון אנרגטי כמו שיבקש מנהל המערכת.

שבעה חודשים בשנה שנקראים שבעה חודשי עונות המעבר. במקומות האלה משק החשמל נע בין בערך 6,000-9,000 מגה וואט, ובעונות החורף והקיץ בין 7,000-14,500 מגה

המלצתי גם למשרד האנרגיה וגם - - - מה הם ענו לך? כולם מאוד התעניינו והגיעו לחברת החשמל. חברת החשמל טענה שזה מסוכן מידי. דרך אגב, היינו באותו סיפור עם אבי דיכטר.

אותו דבר והתוצאות בסופו של דבר אותו

בציוד שקיים היום המגבלות הן כאלה מורכבות שאתה לא תגיע לכאלה ביצועים. אתה תפגע בביצועים שלך באיכות הסביבה,

אנחנו מאוד גבוליים

להפעיל אותן ולחכות כמו מפל מים לרגע שתגיד להן להיכנס, והן יודעות לעשות את זה.

רואים 1-2, זה זוג

זה כמעט עוד 10% פחות נצילות ויותר פחם, זה חבל. ברור שיש עלות פחם גבוהה היום, הקטנת זיהום ועלויות סביבתיות, כל הדבר הזה

גז טבעי פולט פחות פחמן דו חמצני, אבל הוא פולט הרבה יותר מתאן. למען האמת, הוא מורכב כמעט 100% ממתאן. למתאן יש אפקט חימום של פי 84% יותר מפחמן דו חמצני. איך אתם יכולים לא להתייחס

יש מאגר שלישי שתכף נכנס. אפרופו הפעלה עונתית, זה פחות רלוונטי לשלושה מאגרים. זה עוד תנאי שצריך לקחת בחשבון. אני לא יכול להתעלם ממה שאמרת כרגע, אז אני אומר שיחד עם משרד

אני לא מכיר דרך בה ניתן ברגע אחר להשתמש רק באנרגיה מתחדשת. קיימנו דיונים אחרים וברור שישראל לא עומדת ביעדים של אנרגיה מתחדשת מ-1,001 סיבות. היא לא עומדת ביעדים שהיא הציבה

בנוסף לנזקים האלה יש גם נזק כלכלי שחן הרצוג העריך אותו ב-1,500,000,000 מלבד אובדן המיסים. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על עוד מיליארדים. יש פה נזק כלכלי,

אין לי את המומחיות לקבוע בוודאות מי צודק כאן. הדברים שאמרו חן הרצוג ויורם סלע נשמעים מאוד משכנעים להדיוט כמוני, יכול להיות שלא הבנתי עד הסוף. אפילו אם לא ניתן להקדים בשנתיים את ההסבה אלא בחצי שנה,

אפילו אם לא ניתן להשבית את כל התחנות שיורם הצביע עליהן אלא רק אחת, זה משמעותי. אני חושב